שבוע טוב, גמר חתימה טובה לכולם, תודה לכל המצטרפים לדיון שאנחנו זימנו בדחיפות לבחינה של היערכות משרד הבריאות בתחום הבדיקות,

הדיווחים התקשורתיים וגם הידע האישי שיש לרבים מאיתנו על האתגרים הגדולים שהיו בימי החג ולקראת ראש השנה בכל הנוגע לבדיקות

נמצאים איתנו גם נציגים חשובים ומכובדים של השלטון המקומי שנשמע גם אותם, ובתוכם ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, וראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, וכמובן גורמים

ולכן מדי פעם נכון שנבדוק את עצמנו בערכות הביתיות או נבדוק את הילדים שלנו או אנשים לא מחוסנים בשביל להבטיח שאפשר לקיים סדר בלי סכנת הדבקה. גם התהליך הזה של בדיקות האנטיגן ייצר עוד תוספת לתוך מערך הבדיקות, דבר שלא היה בעבר כחלק מתופעות הלוואי של

תהליך כזה אמור להוריד את העומס בתחנות ה-PCR. הדבר השני שאנחנו עושים, החליט ראש הממשלה להגדיל את כמות הצוותים הדוגמים ב-30 נוספים,

דבר שיש פה פוטנציאל לצמצם את העומסים ולהגדיל את הפוטנציאל של המערכת.

אלא אם תשנו את המדיניות, ההורה גם עובר בדיקת PCR כי הוא כבר נמצא שם והוא נחשף לילד, אז אנחנו מדברים למול עונת הקיץ על תוספת של מאות אלפי בדיקות כל

קודם כל אני רק רוצה רגע לצבוע בפני הוועדה המכובדת את הכמויות שהיו. מסתכלים גם על חודש ספטמבר, אז הממוצע ליום הוא די דומה לממוצע ליום גם של חודש

היום פועלים כ-130 צוותי דיגום לפני התוספת.

איתנו? כן, הוא איתנו.

אז אני אומר שבגדול יש כ-130 צוותי דיגום שפרוסים. זה גם למעברים הקרקעיים וגם למתחמים השונים לעוד דיגומים פה ושם שצריך

האם תהיה תשובה לגבי הרחבת תוקף בדיקות האנטיגן כדי למנוע תורי ענק במתחמים מחר ומוחרתיים? בדיקות אנטיגן ספציפית ליום כיפור פחות תהיינה רלוונטיות כי אנחנו

ולכן גם PCR ברגיל, אנחנו מאשרים אותו

אנחנו עכשיו על 130 ועוד תוספת של 30. אני לא מצליח להבין. אתם מתקשים להתמודד עם 130,000 בדיקות במתחמי הבדיקה של פיקוד העורף.

הרציונל הוא שה-PCR, שזאת בדיקה יותר מורכבת שמחייבת מעבדה וכו',

בדיקות שיאפשרו להם להגיע גם בערב יום הכיפורים וגם במוצאי יום הכיפורים. אני שמח שנמצא איתנו בדיון יותם ארונוביץ' שהוא מוביל תחום הבדיקות המהירות למרות שהדיון היום הוא על ה-PCR. זה יחייב אתכם לוודא שביום שלישי

אבל בהסתכלות המרחבית הסגירה של מתחם כלשהו, אני אתן סתם כדוגמה, אתמול סגרנו מתחם בחיפה כתוצאה ממשחק כדורגל שהיה, בתאום כמובן עם הרשות. הדבר הזה יצר עומסים כבדים על פרדס חנה, אז הדברים האלה נורא משפיעים ואנחנו צריכים כמובן למצוא לזה פתרונות טובים

יש חזרה מהטיסות של בן גוריון,

צריך להגיד שהגענו בפיק מסוים. אמנם היה פיק מאוד לא נעים מבחינת השירות לאזרח, אבל הגענו עד כדי 230,000

יום כיפור הוא כמובן מייצר לנו מורכבויות קשות מאוד בהקשר של המענה. בערב יום כיפור אנחנו נעבוד עד השעה 12:00. אנחנו מנסים לראות אולי טיפה להרחיב את זה, אבל בטח אי אפשר עוד הרבה, כי אחרי שגומרים לדגום יש את התנועה למעבדות

זה ארגון אחד מבחינתנו. המערך שלנו ומערך קופות החולים, אנחנו מתאמים אותו ביחד ותופרים אותו ביחד.

זה שיהיה שם תפקוד גבוה מאוד אל מול

לאור העובדה שמוצאי יום הכיפורים אין?

כלומר, בן אדם שנדגם צריך לקבל תוך 24 שעות. זאת הדרישה שלנו. כאשר יש יותר בדיקות, המעבדות יקבלו את הכול, רק מה שיקרה זה שהתשובה שלהן תהיה מתארכת קצת יותר. למשל, בפיקים הגדולים שלנו הגענו עד כדי 30,

אז זה אומר שאנחנו קרובים למיצוי של המתחמים. אנחנו שמענו מנציג משרד הבריאות שהממוצע לא בימים של העומסים, היה באזור ה-130,000 בדיקות גם באוגוסט וגם בספטמבר למעט הימים

וצריך לברך את צה"ל שעמס על עצמו גם את המשימה החשובה הזו, פיקוד העורף,

זה צוותים שעובדים עד כניסת חג ועבדו במהלך ראש השנה עצמו,

ולכל הצוותים בכל הדרגים.

הציבור מזהה בדיקות PCR עם המתחמים של פיקוד העורף, ומפספס את היכולת כנראה בהרבה יותר קרוב לביתו, במאות מתחמים

אין לנו עוד הרבה זמן לדיון כי אנחנו בדיון חשוב נוסף בנושא האכיפה. ראש עיריית הרצליה, מר משה פדלון,

נשמח לשמוע את התייחסותך לנושא.

שבוע טוב נכבדי היושב-ראש,

כל אחד במעמדו, תפקידו ותרומתו לבריאות

כדי לתת מענה מיידי לחגי תשרי ומענה רחב יותר

נדרשת הפרדה בין בדיקות PCR לבין בדיקות האנטיגן, הבדיקות המהירות המשמשות לצורך קבלת תו ירוק. אני רוצה להתייחס

אני לא חושב שמישהו יוכל למדוד את השעות האלה. יש לנו כרגע כ-300 תלמידים מאומתים ועשרות גנים ועוד עשרות כיתות שנמצאים בבידוד,

לקראת סיכום הדיון אני רק אציין שנציג איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין העלה את השאלה האם לא צריך לוותר על הבדיקה הראשונה של ה-PCR במערכת החינוך, ואני אבקש את ההתייחסות של פרופסור זרקא לעניין. זה מוריד אוטומטית עשרות אלפי בדיקות כשיש לנו 140,000 תלמידים

זה אמרתי בצורה מאוד ברורה, אבל גם סוגיית הבדיקות תעלה ביום שלישי בדגש על הבדיקות המהירות הפעם, כי זה נושא התו הירוק, אז פרופסור זרקא,

המסרים שלנו ילכו לכך שבדיקת אנטיגן מהירה,

זה מה שמיועד לטובת התו הירוק, ובדיקות ה-PCR מיועדות למגעים, לחולים ולכל השאר.

הרי הבידוד הוא לא אוטומטי.

אם אפשר לעבור לבדיקת אנטיגן בלי בדיקת PCR. זה לא לחלוטין לוותר על בדיקת PCR. ההצעה של איגוד רופאי הציבור היא לוותר על בדיקת ה-PCR הראשונה, לא על השנייה ביציאה מהבידוד. זאת הייתה ההצעה. אמרת קודם לגבי הורה שמגיע עם הילד ועושה

אתם לא מספיק מבינים כנראה,

מחכים במכוניות עם ילדים

זה מטורף הדבר הזה. אי אפשר להגיד,

ואי אפשר להגיד אנחנו נשתפר,

אנחנו ידענו שזה מה שהולך לקרות וביקשנו להתכונן לזה. אני לא אשכח את

בשעה שכאן האחראי במשל"ט הבדיקות המהירות אומר בצדק, בדף של משרד הבריאות אפשר למצוא מאות אתרים. זאת התרעה שניתנה כאן לפני ראש השנה ואנחנו נמצאים רגע לפני יום הכיפורים והדברים עוד לא טופלו, אז אם מגן דוד אדום זה השותף המרכזי של משרד הבריאות בקביעת בדיקות מהירות, לא יכול להיות שמי שמגיע לדף של מד"א לקבוע בדיקות, לא מצליח לקבוע בדיקות, והתשובה,

אז שיחפש בדף של משרד הבריאות, היא לא מתקבלת על הדעת, כי כשכותבים במנוע החיפוש של גוגל,

תראה בפרוטוקול, זה דבר שנאמר לפני שבוע. כשעושים "בדיקות מהירות קורונה", הדבר הראשון שקופץ זה מד"א, זה לא משרד הבריאות, אז גם הדברים האלה של הנגשת השירות לציבור זה לא החלק העודף של המאמץ. כמו שאמרה חברת הכנסת בזק, הכול פה תלוי באמון הציבור. אנחנו הראינו בשבוע שעבר שבמגילות ובשדה אליהו יש לך בדיקה מהירה, אבל בתל אביב אין, בעפולה אין, בנהריה אין. לא יכול להיות שייקח עשרה ימים לתקן בעיה בדף של מד"א. אפשר להתייחס, אדוני היושב-ראש?

אכן הוועדה עושה את תפקידה, לא שאני נותן לה ציונים בהקשר הזה, והיא מבקרת את עבודת הממשלה ואת העבודה שלנו כפקידי ממשלה, ובהחלט הדברים שעולים כאן, ניקח אותם לתשומת ליבנו ונראה איך מתקנים. לא הייתה לי שום כוונה להמעיט בבעיה, ממש לא. גם אני מבקר בשטח ולא יושב רק במזגנים. גם באומן וגם ציינתי שהייתי בנשר. בנשר פגשתי אישה שהגיעה מעכו לעשות בדיקה לבת שלה לקראת חתונה בערב, ויחד עם האישה קבענו תור במד"א מיידי לאותו יום בערב, כך שהשטח מבחינת זמינות הבדיקות של מד"א הוא אחר. זה שצריך לסדר את האתר, לחלוטין נעסוק בזה מיידית ונראה שגם את האתר ישקף את המציאות שאנחנו כן רוצים מבחינת הזמינות לציבור. פרופסור זרקא, תודה. אני רוצה לחתום את הדיון. המשפט האחרון שלי, ואנחנו מייד נעבור לדיון בנושא האכיפה, להודות לכל המשתתפים. אנחנו נמשיך במעקב על זה, יתכן ויהיה בוועדת הבריאות. אנחנו נתייעץ עם ראשי הוועדות האחרות הרלוונטיים. הנושא הזה פחות קשור בתו הירוק אבל אנחנו נוודא פיקוח פרלמנטרי על הנושא. המשפט האחרון שלי הוא מכוון בעיקר אליך, פרופסור זרקא וגם אל תא"ל מרגלית. תחושת הבטן שלי והערכה שלי היא קצת אולי שונה ממה שנשמע כאן. אני חושב שברגע שנחזור לשגרת לימודים רציפה, המספרים של התלמידים המאומתים יעלו בהרבה על 140,000, ואני חושב שהשאלה הגדולה היא לא מה קורה ביום הכיפורים ובסוכות. הציפייה שלנו היא חד משמעית שאתם תיערכו. אנחנו מצפים שהדיונים שמתקיימים עכשיו במשרד הבריאות לא יעסקו רק ביום הכיפורים ובסוכות אלא בעיקר במה קורה כשמפעילים את מערכת החינוך על 2.5 מיליון תלמידיה באופן רציף, כי להערכתי מספר התלמידים שיהיו בבידוד יגדל בצורה מהירה. כל עוד אתם עומדים על שתי בדיקות PCR כדי להחזיר את התלמידים האלה לשגרה, צריכה להיות היערכות בעיניי הרבה יותר רחבה לעידן הזה. לאו דווקא צריך להפעיל אותה אבל הציפייה שלי, שלנו, היא שכבר היום משרד הבריאות ידע לומר לנו מה ההיערכות כשיהיו 250,000 תלמידים מבודדים ומה ההיערכות כשיהיו 300,000 תלמידים מבודדים ואיך כבר היום, לא שבועיים אחרי, יודעים שכשיהיו 250,000 תלמידים מבודדים, אז מגדילים את ה-30 צוותים שהוספו בעוד 70 צוותים, ובמקום 50 מתחמים יש 80 מתחמים, וקופות החולים מתחייבות להפעיל עוד כך וכך מתחמים. זה דבר שצריך להישמע כבר היום בתוכניות המטה שלכם ולקבל את האישור התקציבי. הסיפור הגדול הוא היום אחרי חג הסוכות. אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהנושא הזה שייך יותר לוועדת החינוך, יכול להיות שהוא שייך לוועדת הבריאות. אני אדווח לחבריי בוועדה שאני התחלתי שיח עם חמש יו"רי הוועדות שאחראים על נושא הקורונה, נושא הקורונה פה מבוזר בין הרבה ועדות, לראות איך אנחנו מגבירים את התיאום בין הוועדות. אני אומר עוד פעם, יכול להיות שזה לא נושא שלנו אלא של ועדות אחרות אבל ההיערכות שלכם לשנת הלימודים השוטפת חייבת להיות כבר בימים הקרובים, ואנחנו נצפה באחת מוועדות הכנסת לשמוע על זה. תודה פרופסור זרקא, תודה לכל המשתתפים האחרים. חתימה טובה לכל המציינים את השנה החדשה. תודה רבה על ההשתתפות. הדיון נעול. הישיבה ננעלה בשעה 10:23.